בוקר טוב לכולם. אנחנו היום נעבור שלושה סטים של תקנות הטיס אבל לפני כן אני חייבת לפתוח ולומר שאנחנו אחרי לילה ארוך במליאת הכנסת אבל הצלחנו ב-3:00 לפנות בוקר להעביר את הצעת החוק "ממדים ללימודם", הצעת חוק מדהימה, מברכת, שמממנת לחיילים הקרביים ולחיילים הבודדים 75 אחוזים משכר הלימודים האקדמיים אחרי שהם משתחררים. היו דרמות, בהתחלה האופוזיציה התנגדה, הליכוד התנגד, אבל הגיעו להבנות. בשורה התחתונה, הצלחנו אתמול ואני באמת רוצה לברך גם את הקואליציה על ההישג היפה הזה. כמובן את הלוחמים והחיילים שלנו ושיהיה להם בהצלחה בלימודים. סט ראשון של תקנות הוא הצעת תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון מס...), התשפ"ב-2022 בדבר כללי דיבור אחיד בקשר באמצעות רדיו-טלפון בין כלי הטיס ליחידת הנת"א, בשפה העברית. מטרת התקנות המוצעות היא להבטיח את בטיחות הטיסה על ידי עיגון כללי דיבור אחיד בין הטייסים לפקחים. אני אבקש את התייחסות הגורמים המקצועיים לתקנות.

אציג את המסגרת בתמצית. נמצא איתי כאן אילן וולף, מפקח תשתיות שלנו שיכול להרחיב יותר בהיבטים המקצועיים. אני מהמחלקה המשפטית ברשות התעופה האזרחית. ב-16 בנובמבר 2020 אושר זה כבר פורסם ברשומות תיקון בתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון מס' 2) שעסק בפרזיולוגיה, זאת אומרת, בכללי דיבור אחיד בקשר בין הטייס למגדל, לפקח, בשפה העברית מה שלא היה קודם. הייתה איזושהי לקונה בעניין הזה ובזמנו ביקשנו את הוועדה הנכבדה הזאת לתקן ולהוסיף את תקנה 26א לתקנות ההפעלה ותוספת שמינית מאוד מכובדת וארוכה שכוללת את כל כללי הדיבור האחיד בקשר. הוועדה נאותה, אישרה וזה פורסם. לצערנו, ממש בשוגג, נשמטו מספר ביטויים ולכן אנחנו חוזרים לוועדה בבקשה שתאשר לנו להשלים את התיקון שעבר בנובמבר 2020. אני רק אומר שזה לגמרי תואם את הוראות ארגון התעופה הבין-לאומי, נספח לאמנת שיקגו, נספח 10, ו-דוק 44444 של ארגון התעופה, כמובן בשינויים המחויבים משום שזה בעברית ולא באנגלית. יש כאן שורה יחסית קצרה, בטח קצרה לעומת התוספת המקורית שהתווספה של מספר ביטויים שגורים. אני מפקח תעבורה אווירית ברשות התעופה האזרחית,

אכן כפי שיבינה אמרה, נעשתה טעות סופר ונשמטו לנו ביטויים. ההיקף של התוספת שהיום אנחנו מבקשים לאשר הוא די קטן יחסית לחבילה הגדולה שאושרה לפני קרוב לשנתיים. זה תואם את הסטנדרט הבין-לאומי.

הסטנדרט הבין-לאומי מתעדכן גם הוא פחות או יותר אחת לשנתיים, כך שכנראה נשב כאן שוב בעוד שנתיים כדי להוסיף ולתקן. זה מסמך שהוא נושם, חי ומתעדכן. דבר אחד אני כן מבקש להוסיף. למעשה הפרקטיקה הזאת שאנחנו מבקשים היום להוסיף אותה לתוספת קיימת שנים. היא מפורסמת שנים. הרבה לפני התיקון שנעשה לפני קרוב לשנתיים, זה היה הלך מקובל ובשימוש אלא שהוא לא היה בתקנה והוא לא היה בר אכיפה. ברגע שזה הפך לתקנה, עכשיו הוא בר אכיפה ואנחנו בסך הכול משלימים את מה שהושמט בטעות. אם רוצים דוגמאות או משהו ספציפי, בשמחה. אם כך, נעבור להקראת התקנות. תקראו כל תקנה בנפרד, תנו הסבר קצר ונקיים הצבעה. אני מקריאה בכפוף לתיקונים שהיועצת המשפטית אביגיל הכתיבה לי אתמול וכמה תיקוני נוסח. התיקונים כבר מוטמעים?

התיקונים הם מאוד מאוד מינוריים. זה בעצם פתיחה של ראשי תיבות ובגלל שזאת שרה ולא שר, הפתיח שונה. אני חושבת שנקריא את הנוסח המקורי ואני אציין את התיקונים. תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון מס...), התשפ"ב-2022 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 72(ג)(1) ו-(2) ו-168(א)(7) לחוק הטיס, התשע"א-2011 (להלן החוק), בהסכמת שר הביטחון לפי סעיף 72(ד) לחוק, לפי הצעת רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168(ב) לחוק, בהתאם לסעיף 197(א) לחוק, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין,

מתקינה תקנות אלה: תיקון התוספת השמינית תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) התשמ"ב-1981, בתוספת השמינית בנספח א' לתוספת השמינית, בבלה - בטור א', אחרי השורה של הביטוי "לגעת או Touch & go" יבוא הביטוי "מאושר" ולצדו בטור ב' יבוא Approved"". בטור א', אחרי השורה של הביטוי "רוח ZZZ, 10 קשרים, משתנות בין כיוון " XXX - יבוא מספר - ל-YYY מעלות" יבוא מספר - יבוא הביטוי "רות" ולצדו בטור ב' יבוא "Roger". בנספח ב' לתוספת השמינית,

בשורה של "מידע על תנועה", במקום האמור בטור "הביטויים האפשריים בנסיבות" יבוא: "(1)תנועה (ויש כאן אפשרויות שונות). בשעה. במרחק.

סוג מטוס. כמובן השלמות מתאימות. התנועה אינה רלוונטית יותר או נקי מתנועה. לא ידוע על תנועה. בנספח ג' לתוספת השמינית בטבלה בטור "הנסיבות", במקום "בקשת התנעה, ראה גם סעיף 1.4" יבוא "בקשת התנעה, ראה פרט 4 לתוספת זו". בשורה של "הוראת הסעה כלליות" בטור "הביטויים האפשריים בנסיבות" בפסקה (2), המלים "/תן דרך ל..." יימחקו. בסופה יבוא: הנסיבותהביטויים האפשריים בנסיבות הקפה(1)תצטרף ל... (צלע בהקפה) ימנית/שמאלית, מסלול...

(2)תצטרף להקפה ימנית/שמלאית, מסלול...

לפניך... (סוג מטוס), ב-...

(5)לפניך... (סוג מטוס) שים לב ל-WAKE TURBULANCE (6)הקפה נמוכה מאושרת. (7)תאריך/קצר את עם הרוח. (8)בצע הקפה הדוקה. (9)בצע הקפת סרק בגובה... (10)בצע 30 ימינה/שמאלה. נחיתה(1)המשך גישה (2)מסלול... (מספר) רשאי לנחות (3)מסלול... (מספר) רשאי TOUCH&GO / לגעת (4)בצע עצירה מלאה (5)מעבר נמוך מסלול... (מספר) מאושר (6)למסוק: בצע גישה ישירה ל-...

ביטול נחיתהאות קריאה לך סביב (הוראות). אחרי נחיתה(1)פנה מסלול ב-... (שם הפינוי) (2)פנה בסוף/ראשון/שני/ימינה/שמאלה (3)זרז פינוי ל-... (4)מאה שמונים מאושר (5)Back track מאושר (6)דווח מסלול פנוי (7)תסיע לעמדת חנייה... (שם / מספר) תקלת כן נסע(1)כני נסע נראים מקופלים / בחוץ. (2)כן נסע ימין / שמאל/ אף נראה מקופל / בחוץ". (4)בנספח ה' לתופסת השמינית,

בסופה יבוא: הנסיבותהביטויים האפשריים

(2)שמור...

(מספר) קשר או פחות / יותר (4)שמור מהירות נוכחית (5)הגדל / הקטן מהירות ל-... (מספר) קשר/מאך

(מספר) קשר/מאך (7)חזור למהירות רגילה (8)האט למהירות מינימלית נקייה (9)האט למהירות גישה מינימלית (10)אין הגבלת מהירות גובה(1)וודא מוד C פועל (2)וודא QNH (3ׂ)הפסק שידור מוד C (מוד C מזייף). יש למישהו הערות או שאלות?

אני מעלה להצבעה את תקנות הטייס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) התשפ"ב-2022 בדבר כללי דיבור אחיד בקשר באמצעות רדיו-טלפון בין כלי הטיס ליחידת הנת"א,

מי בעד?

הישיבה ננעלה בשעה 11:20.